אני מתכבד לפתוח את הדיון של הוועדה המסדרת. אני מתנצל על האיחור. הוגשו רביזיות. מי רוצה לנמק אותן? אני מושך את הרביזיות שלי. בתקופה שבין ההצבעה עד עכשיו, עד הרביזיה, יצא לי לשוחח עם כמה אנשים, לא אחשוף את שמם אבל הם חלק מחברי הכנסת של הקואליציה, והם מודים ומתוודים שדווקא ההסתייגות שלנו, טענת הנושא החדש לגבי זה שאנחנו רוצים לדחות את תחולת החוק הוא דווקא לחלוטין משהו שאתם צריכים להיות בעדו. תחשוב על זה- יכול להיות שזו הקדנציה האחרונה שלכם. אנחנו מוכנים לקחת את רוע הגזירה אם אתם דוחים את ה - - - נימוק מעניין. אנחנו משקיעים מחשבה, אנחנו לא סתם מטרללים אותך,

חברת הכנסת רוזין, נימוקיך אולי יהיו משכנעים יותר מאשר של חברת הכנסת תמנו. חבל שלא נמצא

היועץ המשפטי של ועדת החוקה.

- - - יכול להיות שלא הבנתי נכון מפאת הסערה שהיתה מקודם.

טען שההסתייגות שלנו לגבי שרים שאינם חברי כנסת שזה אכן הסתייגות של נושא חדש.

לא. אמרתי שזה לא נושא חדש. זה בעיניי יכול

לא, לא. - - - אז מה עשית? אז הורדתם לנו הכל. - - - אני אאיר את עיניה של חברת הכנסת רוזין. ההחלטה של הוועדה המסדרת היא החלטה שהיא לא מחויבת למה שאנחנו סבורים שהוא נושא חדש ומה שהוא לא חדש. בסופו של דבר הוועדה המסדרת החליטה שכל תשע ההסתייגויות הן נושאים

תודה, לא התקבלה.

הצבעה הרביזיה על ההסתייגות (129) לא התקבלה. תודה, לא התקבלה. 163 מי

אדוני היושב-ראש, כדי להסביר מה היה כאן מבחינה הליכית בתוך כל הבלאגן המשמעות של ההכרעה הזו שנדחו הרביזיות. זה אומר שההחלטה לקבוע ש-9 ההסתייגויות האלה הן נושא חדש נותרה בעינה,

שהסתייגוית האלה יורדות מההסתייגויות. תודה לכם, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 12:35